התכנסנו כדי לדון בנושא הוצאת צו הבאה למפכ"ל המשטרה ומפקד מג"ב, מטעם הוועדה לביקורת המדינה.

אנחנו אומרים את זה כאן כל הזמן. אדוני היו"ר רואה את זה גם בוועדות משנה. אנחנו לא משחקים פה משחקים, ולא משתמשים בוועדת ביקורת לדבר על חברי הכנסת בצורה מבזה כל כך או על הכנסת ככזו. אני מזכירה גם לחה"כ בן ארי, בסוף יש כאן משחקים של קואליציה ואופוזיציה, אבל לא בוועדה הזאת.

ואפשר לשים דברים בשום שכל ובנחת. כשלעצמי, אני לא חשבתי שצריך להביא לפה את המפכ"ל בכוח, אבל משאני שומעת את הדברים כאן ובגלל שאנחנו אנשים ענייניים ודואגים, ואוהבי הארץ מאוד - - - מה זה ענייניים.

הגיוניים ואוהבי הארץ מאוד, ואנחנו יצאנו החוצה וכדי שלא נצביע נגד, אנחנו מבקשים לדחות את ההצבעה ליום שני, לבדוק את הדברים גם מול השר, ולבוא בשום שכל ובהיגיון. סליחה, את מבקשת לדחות - - - כן, והיו"ר מחליט על זה. אוקיי. האם את יכולה לתת איזושהי הבטחה - - אני לא יכולה כלום. אני יכולה להצביע עכשיו נגד. - - שביום שני תצביעו? או שביום שני עוד פעם? תודה.

חה"כ בן ארי, תודה.

חה"כ סעדה, בבקשה. אני מצטרף למה שאמר חברי משה, ואני חושב שהוא מדייק, אבל אני רוצה להגיד משהו לחילי. שמעתי את מה שאתה אומר, וסליחה, כי אני מאוד מעריך אותך אתה מיתמם. לצערי,

אנחנו בקרקס, ואפילו פניתי לך אישית כמה פעמים. בואו נקיים דיון ענייני על דברים לא פחות חשובים מהעניין הזה, ובכנסת הזאת הענייניות מחוץ למשחק, גם המשחק שלך, והמשחק כולו הוא פוליטי.

אנחנו מובילים את המדינה לכאוס בגלל פוזיציה פוליטית. אז פתאום באיזשהו אירוע, ועם כל הכבוד לאירוע הזה, והוא חשוב, אבל ביחס לאירוע הענק של הרפורמה הוא פחות משמעותי, ואתה פתאום מיתמם ומסתכל אליי ואומר לי,

כאילו, מה, פוזיציה פוליטית? כן, הכול פה בפוזיציה, וזה עצוב, ואולי כדאי שנפסיק עם זה ונתחיל לדבר לגופו של עניין לא רק באירוע הזה, אלא בכל האירועים. זה קצת נראה לי כמו הקוזאק הנגזל אתם מנהלים אירוע שלם מפוזיציה - - אבל אתם הקוזאק. ופתאום אתם אומרים לי,

אין דיון לגופו של עניין? הגשתי את החוק שלי בעניין מח"ש, ואף אחד מהחברים שלכם שיוצא לתקשורת ומחרף ומגדף, לא טרח אפילו לשאול אותי: משה, תסביר לי, ואז אני אחלוק עליך, לפחות שאני אדע. לא, זה לא רלוונטי לכם. אתם מפוזיציה. אני פניתי לאינסוף חברי כנסת פה ואמרתי להם, בואו תדברו איתי על הרפורמה, אולי לא נסכים אבל נדע מהי נקודת המחלוקת. שניים הסכימו, שניים מכל הכנסת. למי פנית? פנית למישהו? שניים הסכימו. למי פנית? בוועדת החוקה, לא פעם, לא פעמיים,

וכשסיפרתי את הסיפור הזה בוועדה, אז פנה אליי אחד מהחברים למפלגה שלך,

ושאל אותי בפנים חמורות כחוקר: סליחה, אני רוצה לדעת,

תקשיב, אין חוקי הסגרה, אני לא מסגיר אותו לשלטונות, כשאני מבין לאיפה הגענו. אז בואו נסיר את המסכות,

ואני באתי לפה - - - אבל אם אתה ענייני - - - שנייה, תנו לי לסיים. ואני פה, ואם הייתי מצביע, הייתי מצביע מפוזיציה. בעולם מתוקן המפכ"ל צריך להגיע, כי המפכ"ל צריך לתת דין וחשבון - - - למה הוא לא מגיע? למה הוא לא מגיע? רגע, מירב.

כל משפט שני הוא הפריע לי. אז וואלה, אז הפרעתי לו במשפט. אין משפט שהם נתנו לי לסיים. הוא באמת לא צדק כשהפריע לך. בעולם מתוקן המפכ"ל לא צריך להגיע, אלא חייב להגיע. כמי שהיה איש מערכת, היו פה כשלים משמעותיים בשומר חומות, וראוי וחובה לאזרחי ישראל לברר את זה. ולכן אני לא מיד אגן על זה ואני אגיד את האמת. אבל אחרי זה אני אגיד, כן, לצערי, בקרקס הזה אני חלק מהמשחק הפוליטי, ואני מקווה שנצליח לדבר עם השר ולמצוא את הפתרון. אנחנו נבקש מהיו"ר לקבל את ההצעה הזאת, במקום שנצביע היום. אני כבר מתייחס. חה"כ סעדה, תדע שבכנסת הקודמת לא הצביעו אפילו פעם אחת עם הקואליציה, והיו גם חוקים טובים של האופוזיציה שהיא הקואליציה של היום, למשל, הארכת תקנות החירום ביהודה ושומרון.

זה לא על שולחני כרגע, זה בתשובה למה שאמרת לחילי טרופר שהוא אחד האנשים היותר-שקטים בבית הזה. גם הכי ענייניים בכנסת. הלחץ עליי זה לא רק החוק עצמו שמחייב אותי ומבקר המדינה. הלחץ עליי הוא מראש ערים שאצלם זה קרה. הם לוחצים עליי והם רצו לבוא היום אמרתי: אל תבואו, כי זה רק הליך טכני, אל תבואו. אני אזמין אתכם כשנדון בחוק הזה, כי לכל אחד יש על הנשמה יש אצא על הנשמה מה קרה אצלו. אתה רוצה להגיד משהו, חה"כ ביסמוט? משהו קצר. הצעת החוק של חה"כ גוטליב תואמת את מה שאתה אמרת קודם. אני מתייחס. חה"כ גוטליב, ניסיתי אתמול, גם לא הצלחתי להתקשר אלייך אבל זה באשמתי,

לא חזרתי אלייך. יש כאן את כל שבע הפניות, חמש לשר ושתיים ליושב-ראש אני מוסר לך אותן, שישמשו בידייך כבסיס. אנחנו נחכה לתשובה ביום שני, ביום שלישי ב-9:30 - - - לא,

ביום שלישי ב-9:30 לא יהיה דיון כי המליאה תהיה כל הלילה ביום שני, עד הבוקר, אני כבר אומרת. וגם סליחה, למה לא להצביע ביום שני? חה"כ גוטליב, אני ממתין, כפי שביקשת, ליום שני אבל תראי, חה"כ גוטליב, הדיון יהיה חייב להיות תוך שבועיים-שלושה שבועות, לא תוך חצי שנה, כי לוחצים עליי לוחצים עליי ראשי הערים. תאמיני לי, מהם אני מקבל הכי הרבה טלפונים. אני אדם ענייני. ככה ניהלתי את המשרד שלי. אנחנו רוצים שיבוא המפכ"ל, נכון? מזל שלא היית פה בכנסת הקודמת. היית סובלת. את, אישית, היית סובלת.

די, די. מירב, אני רוצה לסיים. אני פונה ליו"ר. אני יודעת לנהל משרד - - - חה"כ גוטליב, בבקשה. אתה צריך להצביע ביום שני. יום שני, אין לי בעיה. אדוני, ביום שני אנחנו נדע. אנחנו נשתדל לבוא ולהצטייד גם עם עמדה וגם עם מועד סביר להתכנסות הזו. זה הכול.

אחרי דיון בוועדה בנושא מבקר המדינה, ערים מעורבות, שומר חומות התכנסנו כאן להצביע על צו הבאה. אני מקבל את ההצעה של חברי הכנסת ובראשם חה"כ

לתת לה את האפשרות להסדיר הגעתו של המפכ"ל, ראש אג"מ ומפקד מג"ב לוועדה, לצורך דיון בדוח מבקר המדינה. ואם לא, תהיה הצבעה ביום שני? תודה רבה. אני אקבע אותה. תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:53.